שלום לכולם. מתחילים דיון בנושא הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 136) (תכנית לעמידות בפני רעידת אדמה ותכנית הכוללת הוראה להקניית הבעלות בחלק ציבורי), התשפ"ב-2021, מ/1464.

למעשה היום נשמע הסתייגויות והנמקות, אהלן שלומי. תומר,